חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים לנאומים בני דקה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ינון אזולאי, אתה רוצה קודם? חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. ראשית, מתנצל על אתמול, פשוט הייתה לי ישיבת סיעה. זהו, אל תחשוב שלא שמתי לב. כן, בגלל זה נחרדתי. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

במסגרת הזמן הקצרה שעומדת לרשותי, כיושב-ראש השדולה למען שמירת השבת, למחות על שני חילולי שבת:

משרד הבריאות הודיע שיערוך חיסונים במדינה גם בשבת, בניגוד להוראות הרבנים הראשיים למדינת ישראל, שהודיעו שכדי שזה ייחשב חירום ופיקוח נפש, לבדיקת היתר הלכתי, זה היה אמור להיות להפך: קודם כול לפעול בדחיפות יום-יומית של ימי החול, כל השבוע, 24 שעות, ואז מטעמי פיקוח נפש, אם קיים, להשליך לימי השבת. זה לא נעשה, וחבל. הוצאתי בנושא מכתב לשר הבריאות, ועדיין לא מאוחר לתקן. דבר שני, חבר הכנסת נפתלי בנט, יושב-ראש ימינה, המוגדר כאדם דתי ומשכנע ציבורים מהמגזר הדתי להצביע בעבורו, התראיין לפני השבת האחרונה לתוכנית ששודרה בשבת, אבל לא שכח לקרוא לצופים, כלשונו: לא להחמיץ ולראות את התוכנית. זו לדעתי חציית קו אדום. גם אם רוצים לפזול למצביעי מרכז ושמאל, אפשר לחפש דרכים נוספות ולא על חשבון שבת קודש. זה דבר פסול וחמור, ואפילו חבריו הטובים העירו לו על כך. אם הוא לא שומר על השבת, איך הוא יכול לשמור על הימין? "כי אשמרה שבת, אל ישמרני".

תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה.

כבוד השר, לראות אורחים ביציע היום זה דבר גדול. הרבה זמן לא ראינו פה אורחים. כן, זה לא מחזה של יום-יום. אז גם נברך את חברת הכנסת בהצלחה, וגם לראות את המראה הזה, זה פשוט מלבב. כולנו תקווה שבעזרת השם יבואו ימים שיציע האורחים יהיה מלא והכנסת תחזור לשגרה. השבוע חל יום הולדתו של החייל שנהרג ונחטף אורון שאול. היום 2009 ימים מחטיפתו. כולנו מקווים, מתפללים, שבעזרת השם יזכה לבוא לקבר ישראל. כל עוד הוא לא הגיע אלינו, לקבר ישראל, אנחנו, הנשמה שלנו, עדיין לא שלמה. אנחנו מקווים, בעזרת השם, לראות אותו בחזרה.

חבר הכנסת שלמה קרעי,

חבר הכנסת אריאל קלנר,

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אפשר היה לוותר היום על המסכה הצהובה, אבל מה אני יכול לעשות. אדוני היושב-ראש, ההחלטה לשלוח אזרחים החוזרים מחו"ל למלוניות מלכתחילה הייתה החלטה שגויה, אבל בדיעבד התברר שהיא שגויה מאוד ובלתי שוויונית.

רוב החוזרים מחו"ל לא נשלחים למלוניות, רק חלקם, מי שצועק, מי שמפעיל לחץ, מי שמפעיל קשרים כנראה, כנראה, נשלח הביתה לבידוד. חלק נשלחים למלוניות, ואז ראית מהתמונות ומהכתבות וגם מהתלונות שמגיעות אלינו שמצב המלוניות לא מתאים: אין ניקיון, יחס משפיל אל האנשים האלה, שהיו בחו"ל חלקם כדי לנפוש, חלקם בעסקים. לכן ביקשתי לפני כמה ימים לבטל את ההחלטה הזאת, לבטל את הצו הזה, לא לחדש אותו. רצוי לעשות את זה מהר ככל האפשר, כי האזרחים מרגישים שהתקבלה החלטה סתמית, והתוצאה היא תוצאה קשה ולא מכבדת. יש לבטל את הבידוד במלוניות.

חבר הכנסת יוסף ג'בארין,

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

חבר הכנסת עמית הלוי, אף הוא איננו, חבר הכנסת ניסים ואטורי, איננו. חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לנצל בכמה שניות קצרות את ההזדמנות הזאת רק כדי לברך חברת כנסת חדשה שתכף תעלה על דוכן הכנסת ותצהיר אמונים. אומנם היא עוד לא הצהירה אמונים, אך היא כבר חברת כנסת. אני רוצה מכאן לברך אותך, חברת הכנסת יעל רון בן משה, על הצטרפותך למשכן. למרות שהתקופה קצרה והתקופה סוערת, ואנחנו בשלהי כהונתה של הכנסת, יעל היא שליחת ציבור אמיתית. היא גם מגיעה מבית כזה: אביה גם היה עוזר של חבר כנסת וגם של יצחק רבין, ויש לה שורשים עמוקים גם בהתיישבות העובדת, במישור המקומי ובכלל. אני מאוד מאוד שמח שאת מצטרפת לכנסת ומאחל לך שליחות פורייה, קצרה כארוכה, מה שיתאפשר, אם בכנסת הזו אם בכנסת הבאה. זו ברכה לכנסת שאת מצטרפת אל שורותיה. שיהיה הרבה מאוד בהצלחה.

תודה רבה. אם כן, חברות וחברי הכנסת, עד כאן נאומים בני דקה. ועכשיו, באמת בהתרגשות, אנחנו עוברים להצהרת האמונים של חברת הכנסת של יעל רון בן משה. אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותו בכנסת של עפר שלח, שנכנסה לתוקפה היום, יום שלישי, י"ד בטבת התשפ"א, 29 בדצמבר 2020, באה במקומו חברת הכנסת יעל רון בן משה. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אני מזמין את חברת הכנסת יעל רון בן משה לעלות לדוכן. חברת הכנסת יעל רון בן משה, אקרא לפנייך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת ואת תשיבי: "מתחייבת אני". זה נוסח ההצהרה: אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. הינני מתחייבת. מתחייבת אני. מתחייבת אני. תודה רבה, ושיהיה בשעה טובה ובהצלחה גדולה.

אם כן, חברות וחברי הכנסת, אנחנו כולנו מברכים את חברת הכנסת יעל רון בן משה, ובזאת מסתיים סדר-היום. תם סדר-היום. מאחר שאנחנו כבר נמצאים לאחר מועד התפזרות הכנסת, על מועד הישיבה הבאה תבוא הודעה, כפי שיידרש וכפי שיוסכם. בהתאם למצב הדברים, מחר בבוקר בשעה 11:00 אנחנו נפתח את המליאה באופן פורמלי, אבל לא תתקיים ישיבה ולא יתקיים סדר-יום מעבר לפתיחה וסגירה של המליאה. לא לא, אין ישיבה. אנחנו באופן פורמלי פותחים וסוגרים, אבל אין ישיבה, אין סדר-יום.

לא מחר, להבנתי, לפחות. נידרש באמת, יושב-ראש ועדת הכנסת, לסכם את נושא הפגרות ככה שנוכל כבר מהשבוע הבא לעבוד בצורה שתהיה ברורה ומוסדרת מראש. מחר אפתח ואסגור את הישיבה רק באופן פורמלי.

רק נאום בן דקה בשביל משה אבוטבול מחר.

אני מבטיח שעוד תהיינה הזדמנויות. כי הנאום של אתמול, חבר הכנסת אבוטבול, אני מסכים, אבל אני יכול להציע לך שני דברים: 1. תהיה בוודאי הזדמנות, להערכתי, כבר בשבוע הבא, יש סיכוי לא רע, 2. אתן לך עוד דקה ספייר על חשבון מה שהחמצת אתמול. ינון אמר לי: אם אתה כל כך חפץ, תדבר עם אשתך קצת. לא לא לא. להפך, אנחנו מברכים על הנוכחות ועל ההשתתפות. אני חושב שהדברים הם לכבוד הכנסת והם חשובים.